אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הוא המשך דיון שהתקיים בישיבה הקודמת בנושא מצב תאגידי המים והביוב והתנאים לחלוקת דיבידנדים. אני אסכם את הדיון הקודם. אחת הבעיות המרכזיות היום היא שנערמים כספים בתאגידי המים שלרשויות הם מגיעים כדיבידנד. החוק הקיים משנת 2013 מונע את האפשרות לחלוקת הדיבידנדים ואפילו מונע מרשות המים להסכים וגם היא מסכימה, אי אפשר לחלק את הדיבידנדים האלה. מצד אחד הרשויות נפגעות מכך ומצד שני רשות המים משתמשת בזה כאיזשהו שוט לעניין של התאגוד האזורי. מתי עבר החוק הזה? החוק עבר בסוף 2018. מ-2018 ועד עכשיו לא מצליחים לסיים את העניין, גם בגלל התנגדות משרד הפנים בשלב מסוים ובשלב מסוים התנגדות של מרכז השלטון המקומי, התנגדות של הרשויות הספציפיות, כל מיני דברים שגרמו לכך שהדברים התקדמו אבל באיטיות. פעם היו 32 רשויות שלא היו מאוגדות ועכשיו יש 23. אם כן, יש התקדמות אבל היא לא בשמים. האוצר לצערי הרב שוב לא שם יד בכיס ורוצה שאת הכול יעשו דרך התאגידים ברשויות החזקות כאילו רשות חזקה היא מילת קסם. ניהלו הרבה משאים ומתנים אבל לא הגיעו להסכמות בעניין הזה וזה מכל מיני סיבות שכרגע לא ניכנס אליהן. מה שעומד עכשיו על הפרק ולכן זימנתי את ישיבת ההמשך זה הנושא של הצעת החוק שקשורה לדיבידנדים. צריך להדגיש שההחלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרשות, שהכסף עובר לרשות, לתקציב העירייה והיא מחלקת אותו לתושבים באופן אחר, מוסיפה דברים לחינוך, לרווחה, לכל מיני דברים, או מחלקת את הכסף לתושבים עצמם. במצב כזה כל תושב מקבל 100 שקלים, 200 שקלים ולדעתי מבחינתו זה לא מה שיעשה לו את היום. בסופו של דבר זה גם לא מוזיל את מחיר המים. הוא לא מעלה ולא מוריד. לכן זו החלטה של מועצת העיר ומועצת העיר נתונה לביקורת הציבורית של התושבים במועד הבחירות, אם זה היה טוב או רע. אם כן, זאת לא החלטה של רשות המים וזאת לא החלטה שלנו. זאת החלטה של הרשות המקומית, לטוב או לרע, החלטה של ראש העיר בכל עיר ועיר. אבל האפשרות הזאת לא קיימת לאור התיקון מ-2013. לכן ביקשתי מהיועץ המשפטי של הוועדה שינסח הצעת חוק שפותרת את הבעיה הזאת. לזה הוספנו עוד נושא או שניים. אני רוצה להדגיש ולומר שהיום נקיים ישיבה מכינה. רשות המים רצתה להיפגש איתי כאשר במקרה גם נכנס חיים ביבס והתנהל איזשהו דיון. אני בעד שני דברים. אנחנו צריכים לקבל החלטה אם תאגידי המים ימשיכו ואם הם ממשיכים, זה בכלל לא משנה אם אלה 20, 30 או 40. כל השיטה הזאת של הצמצום היא טובה, אני לא מתווכח על כך, אבל בגדול זה לא משנה אם המספר הוא כזה או כזה. בזמנו האוצר טען בפנינו שזה יוצר חסכון כספי לאוצר המדינה ולרשויות המקומיות בסך של חצי מיליארד שקלים אבל מתברר שזה לא נכון. היה נכון אז, אני לא רוצה להגיד שזה לא נכון מול חוות הדעת שמחייבת אותנו אבל בגדול החסכון היום הוא לא ברמה הזאת, גם אם מספר התאגידים יהיה כמו שהוא. הנושא השני הוא השירות לציבור. הם טענו שהשירות לציבור יהיה הרבה יותר טוב. אני רוצה להדגיש שלאור השנתיים-שלוש שחלפו, אפילו ארבע שנים, הצטמצמו הטענות נגד התאגידים מבחינת התושבים אותם משרתים ויש שיפור בשירות. הפסקנו את הקמפיין.

לא בעיה להביא מתלוננים כאלה ואחרים. בזמנו גם החלטנו על כל מיני הוראות נוהל ששיפרו את השירות בבעיות המרכזיות כמו למשל נזילה, חיוב הנזילה ודברים כאלה. היו התחייבויות במהלך החקיקה ואני גם שמעתי שאתם בתהליך החלפת מונים למונים חכמים. ברור שאתם ביניכם יכולים לקיים ישיבות כפי שתרצו ואתם לא צריכים אישור שלנו אבל אני מבקש שרשות המים ומרכז שלטון מקומי שמייצג את הרשויות ישבו וינסו להגיע לפשרות בעניין הזה. כמה זמן אתם צריכים? שבועיים? שלושה שבועות? תשבו בוועדה המצומצמת ותחזרו אלינו. שבועיים.

אני הייתי אומר שבוע.

רק לשתות קפה לוקח שבוע.

בסופו של דבר אנחנו מתנהלים כבר קרוב לעשור. אבל עכשיו אתם תחת הוועדה. אנחנו נעביר בטרומית את הצעת החוק הזאת. בין טרומית לקריאה ראשונה נעשה את השינויים שאתם הסכמתם עליהם, בתקווה שתסכימו. למה לא להביא מראש בטרומית את כל השינויים?

אתם צריכים לשבת. להעביר טרומית, יעברו שבועיים-שלושה. זה מה שקרה ב-2018. ישבנו כאן וסיכמנו את הכול. אבל אני הלכתי. אני הלכתי. אבא שלי נפטר ואז לא הייתי בוועדה וכל ראשי הרשויות היו עסוקים. מה סיכמתם? לא סיכמתם את הדברים האלה. הלכה רשות המים ושינתה את כל הסיכום שעשינו והגענו למצב הזה. אבל אני אומר לך שעד שזה יעבור בטרומית, אתם תביאו את המסקנות. אם לא תביאו נדון בזה כאן. נכניס את זה - היועץ המשפטי גם יצהיר על זה - במהלך החקיקה ונסיים את זה. אני אומר שנתחם את זה בדיוק בשבועיים.

אין בעיה. כי בשבועיים האלה, אם לא הגענו לסיכום, חוזרים אליך. אנחנו כבר קובעים את הישיבה. שבועיים ויום. זאת ישיבת המשך לצורך סיום דברים. תכף נקריא את הצעת החוק. אנחנו צריכים להגיש אותה לכנסת והיא צריכה לעבור ועדת שרים לחקיקה. יש שלושה דברים מרכזיים. האחד הוא נושא של ביטול התאגוד האזורי שהוא על הפרק ויש לו את המשמעויות שלו.

מתן פטור לרשויות שטרם התאגדו ועומדות בכללי ניהול משק מים עצמאי. רשות שלא עומדת בכללים תאוגד. כמובן שנושא הפטור כל שנתיים או שלוש ייבחן מחדש. יש עוד נושא. אתה מתעלם ממנו אבל זאת דרישה של רשות החברות. רשות שלא מוכנה להתאגד, היא תקבל קנס שגובהו כתוב בחוק. אם יש תאגידים, אז כולם יתאגדו. אם אין תאגידים, אף אחד לא יתאגד. אם הם עומדים בכללי התאגיד העצמאי או משק מים עצמאי, מצוין. אם הם לא עומדים, ממילא יתאגדו אותם. חלוקת דיבידנדים על פי המינהל. דרך אגב, בנושא הזה אני הבאתי את עמדת רשות המים משנת 2019. הם נתנו את זה כתשובה לנושא אחר של חלוקת דיבידנדים בתחום אחר של אחת החברות הממשלתיות לכך שהתאחדות התעשיינים אמרה שבואו, קחו את הדיבידנדים ותכניסו אותם לסבסוד

נתייחס להצעת החוק ואז יעלה נושא הדיבידנדים. דרך אגב, לשלטון המקומי אמרו הם תדרכו את כלכליסט שאנחנו רוצים רק לעצמנו ולא כלום. למה רק כלכליסט? יש עוד עיתונים. אם סאגה הזאת תימשך ולא תיפתר אני אומר לך שאני הולך להגיש חוק לביטול רשות המים. כבר היינו בחוק הזה. הממשלה מקימה את רשות המים. הם לא יפסידו את העבודה, יעבירו אותם לאוצר. אתה יודע שהתאגיד הביא להפסד של הרשויות? הרשויות לא מפסידות ולא מרוויחות. הן משרתות את המדינה ואת התושבים. אלא אם כן יקבלו את הדיבידנדים. רשויות חזקות מקבלות גם ארנונה, יש להן יותר תושבים. לא צריך כל הזמן ללכת לפי הרשויות החזקות. יש גם רשויות חלשות ולא רק חזקות. מספיק עם ההפסד ורווח של הרשויות.

אני לחלוטין מסכים איתך. העניין הוא גם החשבונות שהציבור משלם. החשבונות מנופחים. אתה רוצה להתחיל איתנו עכשיו את כל הסיפור הזה? בסדר.

לפחות באנו לנושא מסוים. לקחנו בנושא הזה את פרופסור זליכה שהגיש דוח מסודר. אני מגיש לך אותו, אדוני היושב ראש. קראתי אותו. שלחת לי אותו. קראתי את ה-90 עמודים אני יודע. גם את הנושא שנקרא עמדת רשות המים. את זה אתה תגיד עוד מעט. סיכמנו שבעוד שבועיים ויום אנחנו נקיים ישיבה על מנת לראות מה סיכמתם. מהיכרותי את עבודת הממשלה, שבועיים ויום זה אומר שהפתרון כבר ידוע מראש.

הם מוכנים. נציג האוצר גם יבוא לישיבה. אני אענה לך על זה. 31 בדצמבר 2010, ראש הממשלה דאז והיום בנימין נתניהו, אחרי לילה של משא ומתן, הקים ועדת ניסן שבראשה עמד אודי ניסן יחד עם דב צור, יוסי נשרי וחיים ביבס כדי להביא אחרי 45 ימים את הפתרון לתאגידי המים. אנחנו אחרי עשור עוד לא הצלחנו בגלל שאתם עושים את זה בכוונה. לכן אם לא יהיה שבועיים, אנחנו נלך למלחמה כדי לסגור את התאגידים.

לא יהיה לכם יותר את הצ'אנס הזה באוצר.

הם מוכנים לשבועיים ויום. אתם, האוצר, יהיה בן אדם אחד שישב שם. אתה חושב שהם יושבים מהבוקר עד הלילה? יעשו כמה ישיבות ויסיימו את הנושא. דרך אגב, הם כבר התחילו בישיבות גם לפני כן. לא מתחילים מאפס. מדברים על רפורמה מ-2013. יש כאן הרבה עמדות. 2010. בסדר. אין בעיה. בין טרומית לראשונה, נזמין את האנשים וכל אחד יגיד את העמדה שלו. שבועיים ויום.

לא צריך לאיים סתם. אנחנו ניכנס לעניין ונקווה. הם ישבו ביניהם הרבה פעמים. היו ישיבות עם אלקין שבזמנו היה השר. לא מתחילים כאן מאפס. אם כן, זה סוכם. סוכם שיוקם צוות שידברו ביניהם. הוא מביא את הפשרה ולא אני.

להילחם. מספיק חתימות של חברי כנסת לסגירת התאגידים. אני רוצה להילחם בכם. לא יעזור לכם המשחק של האוצר. אתם הצרה הצרורה הכי גדולה של מדינת ישראל, גם בדיור, גם בכל דבר. אתם מרוויחים כסף ולא מביאים שקל. לא יעזור לך כלום, זה תוך שבועיים או חוק לסגירת תאגידים. תאמין לי שאתה תראה פה בפעם הראשונה קואליציה ואופוזיציה כאשר כולם ביחד. עכשיו ידברו חברי הכנסת.

זאת לא הדעה האישית שלי אלא זו הדעה הנכונה ומי שחושב את זה, אלה כלל התושבים. עד עכשיו אני לא מצאתי אף אזרח שמרוצה מעובדת קיום התאגיד. מאז התאגידים נכנסו המחירים עלו פי כמה וכמה.

כל הזמן הם עולים. מחיר המים עולה תמיד. זה לא קשור לתאגידים. זה קשור לתאגידים. זה קשור לבעיות אחרות לגמרי.

אני רוצה להגיד לך דבר אחד קטן. אחת הבעיות המרכזיות ואל תעלבי, זה לא בא להעליב את המגזר הלא יהודי - בנושא של תשתית המים, היא במגזר הלא יהודי. זה נושא שצריך לטפל בו. אני לא בטוח שאם לא